אנחנו ממשיכים בהסתייגויות. היינו בפעם האחרונה בקובץ ההסתייגויות שהגישו קבוצת ש"ס, יהדות התורה, ליכוד וציונות דתית. אנחנו עכשיו בהסתייגות 44, עדיין למטרת החוק. מטרת החוק היא לאפשר לממשלה לאשר כניסה של נשים לכותל. מטרת החוק נועדה כדי לתת אפשרות לנשים להיכנס